ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. היום ה-13 בנובמבר 2018, ה' בכסלו תשע"ט. הנושא במסגרת ציון יום הסוכרת על סדר היום: ההכנות ליישום רפורמת סימון מוצרי המזון שאמורה להיכנס לתוקף בינואר 2020. אנחנו קצת באיחור. אני הגעתי לפה ב-11:00 אבל היה גם דיון חשוב אז אנחנו ננסה לקחת קצת זמן מהוועדה הזו. אנחנו נתחיל עם נציג משרד הבריאות. יעל,

כן, אנחנו רוצים לשמוע את העדכון, אחר כך נתייחס.

אז מי מטעם משרד הבריאות מציג?

אנחנו רוצים לשמוע על ההתקדמות הגדולה שהייתה והערכות הראשונית ומה קורה.